בוקר טוב לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו הבוקר לדיון בנושא השלכות תהליך הלגלזציה על צריכת

נושא מאוד מאוד ממוקד, בעצם בחלק